יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ג, 07/06/2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת

בטרם אפתח את הנושא של הישיבה,

לראשונה במרוקו, לייצג את מדינת